בוקר טוב, אנחנו ב-4 בדצמבר 2018, כ"ו בכסלו תשע"ט,

09:03. בוקר טוב לכולם. אנחנו אמורים לדון בהצעת חוק של עבודת

תקווה.

טוב, ואנחנו גם עסוקים בלהביא חיים לעולם, להביא אור

אנחנו בתחילת הדרך,

כל חודש עלות הטיפולים נאמדת בכ-1,000 שקלים חדשים. כל מחזור חודשי של ניסיון להרות אני נאלצת

אני מדלג.

נותר לי רק לברך על הדבר הזה, ותשלימו את זה. תודה. אם היית כאן ברשימה כשהגשנו אותה, היית

בסדר. לפחות נברך, ואחרי זה על המוגמר. מישהו רוצה? עוד לפני שנכנסת הצעת החוק הזאת הונחה. אני אומר שאם הוא היה כאן בזמן שהצעת החוק הזאת הונחה הוא היה גם מצטרף. הייתי גם מצרף אותו.

אנחנו חושבים שמכסות ימי המחלה שנקבעו לכל סוג: מחלת עובד, מחלת ילד, מחלת בן זוג, נכון יותר שהם יהיו כימי מחלה כלליים, ולא להתחיל

אבל היות שהמערכת לא מוכנה לשקול דברים בצורה דיפרנציאלית, וקובעת שכל קשיש גם מהאלפיון העליון או כל אישה שהולכת ללדת צריכה לקבל מענק

אני לא מבקשת שום דבר. אני רק רוצה להגיד שאנחנו פה מכינים את החוק לקריאה ראשונה. זאת אומרת שיש לנו

היא מדברת על ממוצע של ארבע-חמש פעמים ללכת לקופת

דווקא בין 07:30 ל-08:30, וכן יום נוסף

ויותר מזה, גם יש מישהי שיותר מפרטת, היא אומרת: תיתן מענה גם ליום השאיבה וההפריה שבו נדרשת היעדרות של יום שלם. בממוצע יש שניים-שלושה ימים כאלה בשנה במידה שזה לא מצליח.

ולא על תוספת של

תודה רבה. ברשותכם, נתחיל בקריאה. אני מתייחסת לנוסח שחולק לכם במהלך הישיבה, שכתוב עליו "נוסח לדיון", שהוא שונה מהנוסח שעבר בקריאה הטרומית. "הצעת חוק עבודת נשים (תיקון,

ובנוסף, בסעיף קטן (ג) אנחנו מדגישים שזה יהיה החל מהיום הראשון, כלומר החל מהשעה הראשונה. ואם אני מבינה נכון, בעצם מה שיעשו זה שבסוף החודש יחשבו כמה שעות היא נעדרה, החלק היחסי